שלום לכולם,

והתקציב. התחלנו דיון ראשון הבוקר ברפורמת היבוא ואנחנו עוברים גם לשינויי חקיקה בחוק ההסדרים שקשורים למשרד התחבורה. אני מבין שבחלק מהדברים אנחנו כבר פוגשים גם קולות רגישים מהשטח,

שלטון מקומי,

אבל אנחנו מברכים גם את משרד התחבורה על הרצון לקדם רפורמות לקראת חוק